התש"ף-2020. אנחנו מקווים שתגיע אלינו גם תוספת לחוק מספר 5 בשבוע הבא, בנושא התרבות. כרגע זו רק משאלת לב. נירה, אנחנו נמצאים בהצבעה טכנית, לכאורה. בשבוע שעבר דחינו את כל הסעיף שקשור במסעדות, בתוך כך היה גם הנושא של המלונות. אנחנו רוצים להחזיר חזרה את המלונות ל-35%. התחייבנו בפני הממשלה שנעשה זאת עוד כשדחינו את סעיף המסעדות. הממשלה הייתה אמורה להביא את הצו המתקן,

זה נכנס כאן. אנחנו ממש בהצבעה טכנית. לפני כן רוצה חבר הכנסת מיקי לוי לומר מספר דברים לפרוטוקול. חבר הכנסת לוי, בבקשה.

אנחנו דנו בפתיחת המוזיאונים, הצבענו גם, שאפו ענק על העניין הזה, אמרתי לך כבר בדיון הקודם. יש כאן מכתב שאני מפנה אלייך.

וגם על פי חוות דעת

זה שהפרדנו את מוזאוני הטבע הם מוזיאונים לכל דבר ועניין, משאר המוזיאונים, זו תקלה שלנו.

בעקבות ההצבעה הקודמת, וזה עדיין בסמכות הוועדה הזו, אני רוצה להגיש לך מכתב בקשה לדון בנושא. לטעמי בסמכות הוועדה לדון בכך ואף להצביע כהצבעה מחייבת בתוך הסעיף של פתיחת המוזיאונים שכבר הצבענו בשבוע שעבר. אני מגיש עותק אחד ליועצת המשפטית של הוועדה ועותק אחד ליושבת-ראש הוועדה.

אפשר להציל את מוזיאוני הטבע ולהצביע בעד הפתיחה. אתה מדבר על מוזיאוני טבע או מוזיאוני מדע? אני מתנצל. אני מדבר על מוזיאוני המדע. לתפיסת עולמי מוזיאון הוא מוזיאון. אז אומר משהו בנושא: יש חוות דעת של משרד הבריאות שמאשרת את הפתיחה. אם נצליח, אנחנו עכשיו שניים. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שזה נמצא שם בתוך הסעיף כולו בצורה מוגדרת. לכן אנחנו לא יכולים לקיים הצבעה אבל אנחנו צפויים, ואמרתי זאת גם בראשית הדיון הקודם, לקיים דיון על מוזיאוני המדע וגם על הנושא של התערוכות שזה סוג של תצוגה. אנחנו ננסה לקדם את הפתיחה שלהם, במיוחד לנוכח העובדה שמשרד הבריאות תומך. חללי תצוגה לא אסורים על פי החוק. אבל חללי תצוגה בתוך המוזיאונים ולא תערוכות, שגם הם סוג של תצוגה.

זה אבסורד, כי מדובר בחללי תצוגה חיצוניים. חלקם חיצוניים וחלקם פנימיים.

קפסולות כמו בכיתה. לא, זה הסיפור של המגע במוזיאונים כאלו. נקיים על זה דיון כמו שצריך. יכול להיות שזה משהו שאפשר - - - המוזיאונים חנוקים והילדים נשארים בבית. אם אפשר למצוא נישה עבורם אני אודה לך מאוד, נישת זמן הכוונה.

לפי המצב הנוכחי - - - אבל יכול להיות שאפשר - - - אין בעיה, אז אני יכול להגיד להם לפתוח? בנהלים של משרד הבריאות אני חושבת שאפשר להגיע לדרך האמצע לגבי המוזיאונים האלה. אנחנו נעשה את זה דרך דיון ונקדם את זה. גבירתי מנהלת הוועדה, אשמח לקביעת דיון בנושא. כן, זה כבר על סדר היום. יופי,

היועצת המשפטית תקריא את

הצו. צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעה חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס׳ 4),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 התש״ף-2020 (להלן,

מצווה הממשלה לאמור: בתוספת לחוק, בתקנות שעת

בתקנה 5, בתקנת משנה (ב)(1)(ב) בפסקת משנה (א)

בסופה יבוא "ולעניין בית אוכל בבית מלון, המיועד לאורחי המלון,

זה כאמור התיקון לאישור שאנחנו כבר נתנו לרשתות בתי המלון. אוקיי, תודה רבה.

רצית לומר משהו? לא היה לי מה להוסיף, באמת מדובר בתיקון טכני. ביקשתי שיהיה נציג של משרד התיירות אם ירצה להסביר. אני רואה שהוא לא נמצא. אין מה להסביר, אנחנו מכירים את זה היטב. תודה, נינא.

מי מאשר את הצו? הצבעה בעד 3 נגד אין נמנעים אין